מאיר פרוש אילנה גנס ראש מטה בריאות הציבור טל פוקס עו"ד עדית נחמן עו"ד ייעוץ וחקיקה פרופ' חגי לוין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור לשעבר צבי דביר יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור לשעבר יעל סלנט ענת כהן

התנאים האלה כאן בוועדה, מבלי שיש כאן לחברי הוועדה את היכולת למדוד ולבדוק את הדברים באופן מקצועי. יש הרבה מאוד רזולוציות באשר למי הוא אותו

לא שאנחנו לא סומכים עליכם אבל,

זה לא מה שאנחנו רוצים,

אתם עושים עבודה חשובה מאוד, זה מבוסס על נתונים מדעיים

שילובים שפורסמו היום בספרות.

אנחנו מדברים על הסיטואציה הזאת שהוא לא יודע אם הוא זכאי. הוא נכנס לאתר משרד הבריאות. יש גם ענין של תכנון התנהגות. יש אנשים שלא נכנסים להגדרת מחלים ומחוסן החדשה כי הם לא מחוסנים לצורך הענין בחיסון שלישי והחיסון השני שלהם הוא לא בתוקף או כי הם החלימו ולא

ואני רוצה עוד רגע מילה אחת לחדד וגם קצת לחזור על הדברים שאמרנו לפני כן בשיחה שערכנו לפני הדיון. בנוהל שלכם,

כאשר אנחנו מסתכלים על סעיף 5,

בפרק הזה בתעודת מחוסן, אלה ההגדרות שאתם קבעתם והן מאוד ברורות. והן גם פשוטות וגם קצרות. אני מוכרחה לומר. וזאת היתה המלצתי גם בשיחה. מה שהראו במצגת? יש לכם את זה?

מאה אחוז אנחנו מקבלים את זה ולכן כתבתם את זה שהזכאות תינתן למי, למשל בסעיף 5.1, למי שקיבל שתי מנות חיסון בישראל לפי פרוטוקול החיסון המאושר. אתם יודעים לנסח את

באמת יש פה באולם הזה גם יושבת ראש וגם עוד כמה משפטנים טובים, במירכאות או שלא במירכאות, ואם זה כל כך קשה לנו הנוסח הזה ואנחנו מתקשים להבין את זה אז מה יגידו פשוטי העם. איך אנחנו נסביר את זה. אם אפרת רייטן העורכת דין המהוללת והמוכשרת, ואני ועוד חברים מתקשים באמת, אז מה, אז יש פה חבר כנסת מופיד מרעי, פה מר פורוש, איך תסביר לאנשים אצלך, רק תן לי את המיקרופון תראה איך שאני יודע להסביר. אתה יודע להסביר, בסדר. לכן אני אומר, פה מאחר ומדובר באמת בזכויות בסיסיות, זכויות יסוד, צריך להיות פשוט וברור בצורה חד משמעית כדי שאנשים באמת יבינו את זה וכל ההגדרות המסורבלות והמורכבות זה לא יעזור, מה גם שאנחנו מדברים על תו ירוק ואנחנו עוד מעט בוועדת חוקה נדון בתו הירוק המורחב, אני עכשיו קיבלתי הודעה שעוד פעם משרד הבריאות דוחה את כניסת התוקף ל-17 כי עדיין יש בעיות. אנחנו בעצמנו מנסים, מתקשים לקבל את התו הירוק החדש אז הוא דוחה את זה ל-17 לחודש. לענין הזה רציתי לשאול על מחלים שהיה בחוץ לארץ, נגיד סטודנטים שלומדים שם והיו תקופות ממושכות והם חלו, שהם חוזרים לפה אז הם צריכים לקבל עוד מנה, הם מחלימים, הם מקבלים תעודה, אנחנו קיבלנו הרבה שאלות בעיקר מסטודנטים שלומדים שם. וגבירתי יושבת ראש בנושא אחר, תוך כדי שאנחנו מדברים עוד תאונת עבודה קשה, קטלנית, על הבוקר בטייבה, עוד עובד פלשתינאי מהשטחים שעובד בבנין בטייבה נפל מגובה ומצא את מותו. אנחנו מדברים כבר על 51-52 הרוגים וכפי שדיברנו אני ואת בכנסת הקודמת, היתה ועדת משנה מיוחדת שתטפל בנושא הזה של מאבק בתאונות עבודה ותעקוב ותלך ותבקר וכל הזמן תעקוב אחרי הנושא הזה, אז אני חושב שצריך למהר ולהקים את הוועדה הזאת יותר מהר.

בהחלט בהחלט וזה גם יקרה אני מקווה בקרוב מיד כשנסיים את הדיונים בחוק ההסדרים. ותודה גם על הדברים החשובים האלה שצריכים להישמע. אני חושבת ככה,

את עמדתנו היא ברורה וגם הועברה אליכם ואני רוצה לומר שני דברים. אחד, צריך כמובן לשים על השולחן ולדעת שהתוקף של הצו הזה הוא עד ה-12 באוקטובר, היום השבעה באוקטובר, עד ה-12 באוקטובר. אין לנו ענין, גם שמעתם ביושר את חבר הכנסת בן גביר ואחרים שבאים ואומרים אנחנו לא רוצים לבלבל יותר את הציבור, גם לא רוצים לפסול לכם את הצו הזה,

אנחנו לא יכולים לתקן אותו כי הוא כבר נמצא בתוקף, אז אנחנו לא רוצים להוסיף בלבול לציבור, אנחנו כן מבקשים מכם ואני חושבת שתיכף נגיע להצבעה אנחנו נאשר אותו גם בנוסח הזה כי אין בידינו ברירה כרגע אחרת, כי אנחנו לא יכולים לתקן. אבל אני כן מבקשת וזה גם היה הסיכום, שהיה לנו קודם לכן בזום מול המנכ"ל, מול ד"ר שרון אלרעי פרייס, מול משרד המשפטים וכל מי שנכח בדיון רב המשתתפים הזה, להגיע לוועדה, לקחת עכשיו פרק זמן של 20 ימים כי אנחנו מבינים שיש לזה השפעות כמו שאתם אמרתם רחבות על עוד תקנות וחוקים והחוק עצמו כדי להגיע להגדרה ברורה, כמובן לעשות את כל המאמצים בהסברה החוצה לאזרחים במדינת ישראל כדי שיבינו וידעו מה המשמעות של זה ותעשו עבודה משפטית מסודרת כדי שההגדרה הזאת תהיה ברורה לכל הקהל, לכוליי עלמא,

יש פה חשיבות שבעיני, תראו, כל הזמן בגל הספציפי הזה ראש הממשלה וגם אחרים נוהגים לומר שהקורונה לימדה אותנו שיעור של צניעות, זה עכשיו הפך להיות הסיסמה. אז אני מבקשת מכם גם, תיישמו גם את אותו שיעור של צניעות מבחינתכם ולא לחשוב שכל הידע נמצא דווקא אצלכם, אלא לבוא ולפתוח מחדש את הראש ולהבין שנשמעים פה קולות שמבטאים כאן קולות רחבים מאוד של הציבור ומבקשים מכם לעשות את העבודה הזאת בצורה כזאת מיטבית שבה הציבור כולו יהנה ממנה. אנחנו לא באים כנגד אלא בעד. אז זאת ההמלצה שלי. אם אפשר בכל זאת, אני ממש מתנצלת, אני לא קיימתי את כל הזומים שאת קיימת, אני רק רציתי לשאול, אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין מה הבעיה בלהבהיר את זה טיפה יותר. זאת אומרת יש מנין משפטי, אתם יכולים להסביר את זה שוב. עד עכשיו לא הצלחתי להבין מה, הרי זה לא מהות של הצו, זה מהות רק של ההגדרה. למה אי אפשר להבהיר אותה טיפה יותר, זאת אומרת שאנחנו לא נצטרך לחזור כל פעם מחדש עם השאלה מי הוא ומה הוא ולמה הוא. רק הסבר למה. יש נוהל של כ-11 עמודים עם נספחים שמפנה גם לעוד נהלים שגם הם כמה וכמה עמודים, כמה סוגים של נהלים שקשורים לפרוטוקולים שונים, זה גוף של פרטים שהוא מאוד מאוד רחב ושהוא לא כמה שורות ולכן הקושי הפרקטי. זה הקושי הפרקטי. אין דרך אחרת כי אלה הפרטים שכל הפרטים האלה הם מרכיבים את השאלה, בסוף הם אלה שנותנים תשובה, תשובה משפטית לאדם האם הוא לדעת משרד הבריאות, אגב היתה הצעה נוספת אתמול שניהלנו ואמרנו לכם אתם יכולים גם להוסיף את זה כתוספת לצו.

אין דבר כזה,

בתוספת אפשר לפרט את הדברים. הדרך שבה מתקנים תוספת היא בדיוק הדרך שבה מתקנים את הצו, אין הבדל,

אבל אין בינינו ויכוח שיש על זה פיקוח פרלמנטרי,

אבל זה אותו דבר. בסדר גמור,

כל תוספת בהבהרות תסבך את הענין.

מה שאני,

כי אני רוצה לעבור, מה שאני מנסה להגיד זה שהשאלה הפשוטה היא לא פשוטה, לכתוב באופן פשוט מי הוא מחוסן ומי הוא מחלים זאת לא שאלה שהתשובה עליה פשוטה ולכן המנגנון שמצאנו של לתת תעודות מחוסן ומחלים ושהם אלה שאומרות לך אני, את השורה התחתונה. אבל לציבור אתם מתמצתים בסופו של דבר, אחרת כאילו אף אחד לא יקרא כולל אותי 350 עמודים של הגדרות. זה גם נכון.

זה גם לא כל כך הרבה,

זה אמנם 12 עמודים אבל, אבל הם מפנות לנהלים אחרים. הם לא 12 עמודים מלאים,זה הרבה פחות, אבל הם מפנים להגדרות אחרות, הם מפנים למסמכים אחרים,

מלא חוקים וצווים ותקנות שמפנים להוראות אחרות, זה לא - - - בסדר גמור, אני פשוט אומרת זה לא יפתור את זה, לא יהיה אפשר להעלים,

לא המצאנו בזה שום דבר חדש. אני פשוט אומרת שיש דוקטורט של 350 עמודים,

אני רוצה בבקשה ברשותכם, הזמן שלנו תכף מסתיים ואני רוצה בבקשה לעבור לזום לפרופ' חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור לשעבר, בבקשה.

יושבת ראש הוועדה, קודם כל אני רוצה להדגיש, אולי זה לא היה מספיק ברור בדיון הקודם, סך הכל אנחנו סבורים שהעבודה המקצועית שנעשית במשרד הבריאות היא טובה ונכונה והגישה הכללית היא גישה המתחייבת מהמצב. אבל אנחנו מנסיוננו בבריאות הציבור חושבים שהתחושה של הציבור, האמון של הציבור, הצורך להימנע משרירותיות הוא חשוב לא פחות בדיוק כדי שהתו הירוק יצליח ושההגדרות תהיינה נהירות לציבור וגם לרופאים דרך אגב, שגם להם לא הכל ברור. הצדק צריך לא רק להיעשות הוא צריך גם להיראות. עכשיו אני אשמח לשמוע יותר פרטים על ההבטחה שהיתה בדיון הקודם לגבי ועדת חריגים, זה מאוד מאוד חשוב, כדי שהמהלך יצליח, שיתן מענה בדיוק לאותם אנשים שנופלים בין הכיסאות, ואמרה כאן ביושר נציגת משרד הבריאות שההגדרות יש לפעמים אי ודאות ואני חייב להגיד כעמדה בבריאות הציבור, לכן ההגדרות אינן רק רפואיות. אנחנו ראינו שבצדק ניתנה תעודה למי שהשתתף בניסוי של החיסון הישראלי למשל, יש שיקולים נוספים שצריך לקחת בחשבון. אותו דבר לאנשים שסבלו מתופעת לוואי והנה פורסמו הלילה מאמרים חשובים מישראל על התופעה של מי הוא קרדיטיסט. אז מי שסבל מהתופעה הזאת ולא יכול לקבל חיסון שלישי אז צריך להחליט לגביו ובהחלט יתכן שכן לתת לו תו ירוק בגלל השיקולים הנוספים. חשוב לציין וגם להעביר את המסר הזה לציבור, אמרה כאן מקודם עמיתתי אילנה גנס ממשרד הבריאות שבן אדם שיש לו תעודת מחלים או מחוסן הוא לא מסכן ולא בסיכון. ואחר כך היא דייקה את הדברים באופן יחסי, הרי חשוב להעביר לציבור את המסר, גם עם תו ירוק אם אתה מרגיש לא טוב או שיש סיבה אחרת לכך שאתה עלול לסכן אחרים בהדבקה, אז גם עם תו ירוק אתה לא צריך להגיע לעבודה ולמערכת החינוך ואני מאוד חושש שאנשים יפספסו את המסר החשוב הזה. התו הירוק איננו תעודת ביטוח. ראינו מה קרה אחרי שישה חודשים מהמנה השניה שאולי רבים לא ציפו לו שהחסינות ירדה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד אבל חשוב שמה שנעשה כאן, שנשלל מאנשים תו ירוק שהיה להם, יתכן שבגלל סיבות רפואיות מוצדקות זה חייב להיעשות תוך שיתוף הציבור, לא בצורה כמו שנעשה כאן שבבת אחת באיבחת חרב הכל נהפך וראינו שזה גם לא היה ישים מבחינה מחשובית ולכן התהליך הוא לא פחות חשוב מהתוצאה וזאת הנקודה שרצינו להבהיר ואני חייב להגיד שאתמול התקיים דיון צט"מ הייתי מצפה שיבואו לכאן היום ויציגו בצורה מסודרת מה היה בדיון וראוי גם היה לפרסם, אם לא פותחים את הדיון עצמו אני מבין שחלק מחברי הצט"מ מתנגדים לשקיפות הזאת, אפשר היה לבוא היום עם איזה שהוא סיכום של הדיון כדי שבאמת אפשר יהיה להבין לאן אנחנו הולכים. אנחנו נמשיך ללוות.

תודה רבה לך פרופ' לוין. מר צבי דביר, גם הוא נמצא בזום, מבקש לדבר. קודם כל אני באמת חושב שחובה שבפני הוועדה יוצגו העמדות הרפואיות והדיון של הצט"מ אני חושב שזה אבן בסיס למה שאמור להיות בפני הוועדה בשביל לקבל החלטה כזאת. אנחנו צריכים להבין שיש כאן שאלה רפואית שאמנם הדיון הזה הוא לא הדיון של המומחים אבל אנחנו צריכים להבין שיש לנו כאן מחלה חדשה, קורונה דלתא היא לא אותה קורונה וזאת הסיבה שהחיסון פחות אפקטיבי. יש גם את הירידה אבל גם חלק מההשפעה היא באמת הירידה שזה פשוט אנחנו התחסנו נגד מחלה אחרת קרובה וזה לא בדיוק אותו חיסון שכרגע המחלה הנפוצה. מה שאני אומר זה שאלות שבאמת הוועדה צריכה לשאול ולקבל תשובות מהצט"מ. אבל מכיוון שזה לא פה - - - מספר מצומצם מאוד של, זמן מאוד מצומצם לדבר, אני רוצה כן להדגיש שלפני הוועדה הוצג כאילו שיש לה רק אופציה אחת, או לאשר או לא לאשר ואם היא לא מאשרת הצו פוקע. וזה לא נכון. קודם כל הוועדה יכולה לאשר בתנאים, זאת אומרת לאשר רק חלקים, לדוגמה להוריד את החלק הבעייתי של התיקון של פקיעת האישורים הקודמים, ולוועדה נתונה סמכות לפי סעיף 20 ז' א' ב' 2 סייפא של פקודת בריאות העם, הוועדה רשאית להאריך את הזמן של האישור בעוד שבעה ימים. עם כל הכבוד מכיוון שאין לנו כרגע אפילו את המידע של מה היה בדיון אתמול בערב, מידע קריטי בשביל השאלה שכרגע אנחנו שואלים, מה דרוש ומה לא דרוש מבחינת בריאותית, אני חושב שרצוי שבפני הוועדה תבוא הצעה להאריך את הזמן ולחכות, להמתין למשמעויות שיתבררו בעוד כמה ימים. תודה על הדברים. חבר הכנסת פרוש רצית לומר? חבר הכנסת בן גביר ואני משוחחים בינינו, הצו הוא כבר מה-3.10, כן מאושר לא מאושר, אף אחד לא מחפש את הדרך חלילה לפגוע בפעילות, אני פונה במקרה אלייך היושבת ראש, אני לא עושה את זה כיוון שאני רוצה חלילה למנוע, כולנו יודעים שצריכים לשמור, הענין של הבריאות זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא אושר ב-3.10, אנחנו מתנהלים, אולי את תגידי לי שזה לא ככה, אנחנו מתנהלים כאילו אי אפשר שום דבר לשנות פה, גם אם אנחנו חושבים שצריך, אנחנו לא נשנה שום דבר, אז אולי זה מיותר כל הדיון. רק אם תגידי שיש מקרים קריטיים שאת חושבת ואנחנו חושבים שצריכים לדון נקיים דיון, את זה אנחנו מבקשים.

אני רוצה לומר לך כזה דבר ועל כך גם היתה הביקורת שלי בדיון הקודם, שלמעשה, אני מצטער שלא הייתי, אני רק - - - דיברתי על כך שבעצם הצו הגיע ביום שישי ובמסגרת סעיף דחיפות ולכן היה לנו רק כמה, 36 שעות לשבת ולדון בו. הוא הגיע בשישי בצוהריים, שישי בצוהריים, הוא נכנס לתוקף כבר, הוא נכנס לתוקף מיידית. זאת אומרת הגיעה אלינו בקשה, זה היה חוקי אז, הגיעה אלינו בקשה לקיים את זה בזום, את הדיון הזה ביום שישי, ולדון, וחשבו שזה כמובן, לא רק שזה אסור לקיים את הוועדה בזום. זה היה חוקי כשזה נכנס לתוקף ביום שישי.

הצו נכנס לתוקף, במוצאי שבת הוא נכנס לתוקף. איך הוא נכנס לתוקף, הוא הועבר לוועדה ביום שישי בצוהריים, פורסם לרשומות ביום שישי בצוהריים, ונכנס לתוקף בלילה שבין שבת לראשון. כלומר ב-12 בלילה ב-3.10. איך זה נכנס לרשומות לפני שמישהו קיים דיון, זה חוקי? אז כמה דברים, דבר ראשון, אני רוצה כן לתת, סליחה שאני מנסה להקשות.

הכל טוב, הדיון הזה פשוט נדון בפעם הקודמת אבל אנחנו נבהיר לך את הענין בפעם הזו שוב. אז בוא נסביר. דבר ראשון ככלל לוועדה יש, משרד הבריאות מגיש את הצו לוועדה ולוועדה יש 72 שעות לדון. זה ההוראה של סעיף 20 ז' לפקודת בריאות העם. משרד הבריאות עשה שימוש בסעיף של דחיפות ולא נתן לוועדה 72 שעות אלא הכניס את זה לתוקף מוקדם יותר. יש לו את הסמכות הזאת בצו בריאות העם ובדיון הקודם נשאלו שאלות על ידי יושבת ראש הוועדה, שאלות מאוד נוקבות על השימוש בסעיף הדחיפות הזה ומה ההצדקות שלו. וזה נדון בדיון הקודם. זה באמת העלה תמיהה מאוד מאוד גדולה ורצינית למה נעשה שימוש בסעיף הדחיפות כשבעצם הכל היה ידוע, כלומר כבר בסוף אוגוסט דיברו על התו הירוק ועל התנאים החדשים לתו הירוק, כלומר הכל היה על השולחן. אז משרד הבריאות אמר את מה שאמר בדיון הקודם, הוועדה אני חושבת נתנה את דעתה בצורה מאוד מאוד רצינית לענין.

הדברים היו, עכשיו מבחינת, אחרי 72 שעות בכללי הצו יכול להיכנס לתוקף ואם הוועדה לא דנה ואישרה לפני תום ה-72 שעות אז הוועדה יכולה לדון אחרי שזה פורסם ונכנס לתוקף. כלומר השבוע הזה. לכן שני הדיונים האלה התקיימו. יש לה שבעה ימים ובאמת מה שנאמר ביחס לסמכות הוועדה זה נכון, הוועדה יכולה לאשר את הצו כולו או חלקו, כלומר רק סעיפים מסויימים בו, והיא יכולה גם לשנות את תקופת התוקף, היא יכולה לקצר את התוקף, היא יכולה להחליט שזה יכנס לתוקף מאוחר יותר, היא יכולה להכניס סעיפים,

הוועדה לא יכולה לשנות את התוכן של מה שכתוב בצו. היא יכולה לאשר את הצו כולו או חלקו ולשנות את תקופת תוקפו. זאת הסמכות של הוועדה. אלא אם כן היינו דנים בזה בתקופת הזמן לפני, לפני שהוא נכנס לתוקף. גם אז הסמכות שלנו היתה אותו דבר.

כן, כי זה מה שכתוב בפקודת בריאות העם וזאת סמכות הוועדה, אנחנו לא יכולים להיכנס למילים שממש כתובות בצו. מישהו עוקב אחרינו, אחרי מה שקורה ויגיד לנו מסקנות בעוד חודשיים, האם זה היה מוצדק ההליך הזה, להשתמש עם סעיף של דחיפות, ולהביא לפה ביום שישי, אני חושבת וזה גם, מישהו עושה עלינו את העבודה הזאת, מבקר המדינה, מישהו עושה,

אני רוצה להגיד לך שזה בדיוק, בדקת את זה, הוועדה,

לנו כוועדה, לך כוועדה אין כלים מקצועיים לבדוק האם נקודת זמן הזאת,

אני חושבת שיש לנו וזה בדיוק אני חושבת שזה התפקיד שלנו, ולכן גם באמת מה שאני מבקשת מהם ודרשתי מהם גם לפני וגם כעת זה לשוב אלינו בתוך, אנחנו עכשיו נקבע את פרק הזמן, לתת דין וחשבון בדיוק על השאלות האלה, כן על סעיף הדחיפות, לא על סעיף הדחיפות, כן על הנתונים, בדיווח הקצרצר ששמעתי עכשיו אני לא חושב שאתם שמעתם אם זה כבר מאוגוסט ידעו את זה אז למה הגעתם רק, זה מה שטענו גם באמת בשבוע שעבר. גם בדיון הראשון היא שאלה. ואז מה ענו לכם, מה ענו לכם? הם יכולים לחזור ולענות, אני לא רוצה לייצג אותם. זה כל כך עיצבן אותי שאני לא רוצה לחזור על זה שוב. מה ענו לכם, אני רוצה לומר שהוועדה אין לה את הכלים כדי לשאול ולשלוח תשובות. לא, אני לא מסכימה איתך. מה היתה התשובה, למה מאוגוסט הביאו את זה רק ביום שישי. כי זה עוד לא היה מוכן מבחינתם. זאת תשובה? זאת תשובה,

אני לא משטרה ובית משפט, לא יכולה להטיל עליהם סנקציות. את תוציאי דין וחשבון על זה שלא היתה תשובה, זה נמצא, זה נמצא בפרוטוקולים, אז באמת, הדיון הזה ספציפית לגבי סעיף הדחיפות נערך, היה כאן גם חבר הכנסת בן גביר שגם הוא השתתף בדיון כמובן ואנחנו דנו כבר בענין הזה וגם עכשיו בסעיף ההגדרה אנחנו מביעים כאן בדיוק את הביקורת שלנו.

גבירתי יושבת הראש, השאלה אם לא יהיה נכון לקצר את הזמן, כי בכל זאת הוועדה כאן אמרה דברים מאוד מאוד מפורשים, נדמה לי שכל מי שהיה, אז אני מחזירה אליך את השאלה. הואיל ואנחנו מדברים על, התוקף ממילא פג ב-12 לחודש והיום אנחנו בשביעי ויש לנו את שישי שבת באמצע. אז אני שואלת אותך.

ברגע שהם מאריכים את התוקף אז הכל מוארך יחד עם זה. כלומר ברגע שמשרד הבריאות, אתם תביאו הארכת תוקף לצו הזה, כלומר אתם תאריכו את התוקף? אז ההוראה הזאת תוארך יחד עם ההוראה שלנו.

זה לא שההוראה שלנו תפקע יחד עם פקיעת התוקף של הצו. זה חשוב לשים על השולחן. אם אנחנו מאשרים אנחנו מאשרים וכשיוארך הצו יוארך עם ההוראה הזאת.

אני חושבת שמה שנאמר באמת בדיון הקודם, אולי אני גם אדייק את מה שמיכל לפחות התכוונה, מיכל זו היועצת המשפטית. זה שאנחנו נתחייב לשבת באמת איתכם, עם משרד המשפטים, ולנסות לעשות נסיון כן להכניס משהו לתוך התו, זה מה שאנחנו יכולים להגיד. אנחנו צריכים לחשוב ביחד איתכם, ביחד עם משרד המשפטים על השלכות הרוחב של זה. בסדר גמור, אנחנו מבינים שזאת עבודה רצינית. אני לא יודעת להגיד מה תהיה התוצאה של התהליך הזה.

זה מה ששאלה כרגע היועצת המשפטית. יהיה משהו יותר מורכב, אפשר לקבוע מתי תהיה הישיבה הזאת. נו אז עכשיו אני שואל אותך בכנות, את חושבת שעד ה-12 לחודש הולך להיות משהו אחר אחרי שתשבו איתנו? לא עד אז, לא עד ה-12 לחודש. בדיוק על זה אנחנו מדברים. זה מוארך עם ההוראה ועם ההתחייבות של משרד המשפטים, זה מוארך עד מתי? מוארך זה תלוי בהם. טל, תסבירי אולי את המנגנון של הארכת הצו. וכמה זמן אתם - - - הם לא באים לוועדה, הם לא מגיעים לוועדה. בשונה מהתקנות, הצו בגלל שהוא מתעסק בשאלות רפואיות קלאסיות, אני יודעת שיש לזה השפעה משמעותית, הבידודים כמובן משפיעים אבל למעשה הם סוג של הגבלות שהוא יותר בסיס שעושים אותו כל פעם כשיש מחלה מדבקת, הדבר הראשון ששואלים את השאלה זה בעצם מי חייב בבידוד ומי לא ולכן צו בידוד בית שהוא נדון כאן, המנגנון שלו הוא קצת שונה מהמנגנון של התקנות ושל חוק הסמכויות, שמה באמת ההארכות הן, הארכה של תוקף של הגבלה של תו ירוק או של הגבלה של מוסדות חינוך או של כניסה ויציאה מישראל לדוגמה, זה משהו שהולך לאישור כל חודש ולגבי הצו המנגנון שנקבע זה שבכל פעם שיש החמרה אנחנו מגיעים לכאן. לא בכל הארכת תוקף שהיא בעצם לא משנה ולא מורידה אלא רק במקרה של החמרה. אם אנחנו יכולים לזמן, אני עוד לא הבנתי, - - - אתם תאריכו, אתם יודעים פחות או יותר היום בכמה תאריכו, נכון? אנחנו מאריכים את כל ההוראות בצו בידוד בית, בדרך כלל באחת לחודש, בחודש. ב-30 ימים. אבל אפשר לזמן אותם בעוד שבועיים.

זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה גם מה שסיכמנו לפני הדיון ואנחנו מבקשים שההוראה הזאת תיכנס כמובן גם לפרוטוקול וגם ההתחייבות שתגידו בעוד שבועיים. אתם יכולים גם לקיים איתנו עד אז כמובן עם הצוות המשפטי של הוועדה בנסיונות כפי שעשינו במאמצים בימים האחרונים, אולי תבואו אתם הפעם, אתם עם הצעות ולא אנחנו כדי שאפשר יהיה גם להתקדם בעניינים האלה ואנחנו נשמח לשמוע את הדברים הבאים וחוץ מזה שגם אני יודעת שוועדת החוקה עובדת על החוק, חוק סמכויות הקורונה הגדול ואולי גם שם צריך לתת את הדעת גם להגדרת מחוסן, להגדרת מחלים וכל הדברים האלה, אני מניחה שגם יושב ראש הוועדה יתן על זה את הדעת. ואם עכשיו אנחנו נגיע לאיזה שהיא הגדרה טובה יכול להיות שהיא גם תתקבל. אני צריכה לעדכן, בתו הירוק של הגבלה פיזית בעצם ועדת חוקה כבר לקחה את ההגדרה הזאת כמו שלנו וכמובן שככל שיחולו אצלנו שינויים יפים אז ועדת חוקה תצטרך לדון גם שם. בניגוד לתקנות אחרות שמפנות אלינו, שמה ההגדרה היא כבר עצמאית.

אבל זה לא מדוייק, כי ההגדרה בהגבלת, תציגי את עצמך בבקשה. עורכת דין - - - משרד המשפטים, אני רק אומרת שכרגע, אין זהות בין ההגדרה שכרגע בצו בידוד בית מה שיש בתקנות - - - פעילות כי היום בשתיים יש דיון וכנראה יאושרו שינויים מינוריים מאוד, שינויים בתקנות בגלל ההיבטים הפליליים, לגבי ההגדרה גם? גם פה יש היבטים פליליים, לא הבנתי. גם פה יש היבטים פליליים,

כי זה חובת בידוד. יכולות להיות הגדרות שונות,

זה לא שיש איזה מניעה,

מה שבעצם נעשה בתו הירוק, היה שמה קושי בהנפקה ובגלל שהאישור שם הוא לא מיועד למשרד הבריאות אלא הוא מיועד לגופים אחרים שהם חיצוניים כמו אולם חתונות או מוסד תרבות, אז באמת היה צריך למצוא פתרון טכני. במקרה של הבידודים שזאת ההשלכה בצו, אז באמת הבידודים הם מול משרד הבריאות ולכן משרד הבריאות יש לו את המידע הזה, הוא כן יודע לתקשר עם אותם אזרחים ולהגיד להם חייב בבידוד לא חייב בבידוד ולכן אין את הצורך הזה. אבל מה עם ההשפעה שיש להגדרה שלנו למשל על תו ירוק במקומות עבודה שמפנים לתו שלנו? אנחנו ממש חייבים לסיים טל, אבל רק עוד שאלה אחת שאני חייבת לשאול אותה. אפרופו מה שאני שומעת מאתמול על ענין השינוי במדיניות הבידודים לילדים בבתי ספר, יהיה לזה השלכה נוספת גם על הצו? מודל הכיתה הירוקה. זה כבר נמצא, זה עוגן כהקלה, זה הקלה בהתאם כי הילדים האלה חייבים היו בידוד, זה נמצא בצו, אתם יכולים לראות את זה, זה עוגן כפיילוט ואם נרצה להחמיר, לקצר,

ולהקל אין צורך להגיד. זאת הפרשנות של הממשלה, אני חייבת להגיד שהיועץ המשפטי לוועדה לא מסכים כל כך עם הפרשנות הזאת, זאת הפרשנות של הממשלה, חשוב להגיד את זה.

אז אנחנו קובעים שבעוד שבועיים,

אבל אנחנו צריכים, אנחנו מקריאים, אבל לפני שאנחנו מקריאים אני רק רוצה לחדד, אני רוצה לקבוע תאריך וישלח לכם זימון כדי שנוכל לקדם את ענין תיקון ההגדרה של מה הוא מחלים ותעודת המחוסן, ועכשיו תקריאי בבקשה יעל. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 1 ב' ו-ג', וסעיף 20 ז' לפקודת בריאות העם, ובהתקיים דחיפות, כך נקבע, לפי סעיף 20 ז' א' 3 לפקודה, אני מצווה לאמור תיקון סעיף 1 - - - בריאות העם נגיף הקורונה החדש בידוד בית והוראות שונות, הוראת שעה תש"פ 2020 לצו העיקרי, בהגדרה מחלים אחרי תעודת מחוסן תקפה יבוא, שניתנו מיום כז' בתשרי התשפ"ב 3.10.2021, וטרם חלף מועד התוקף המצויין בהם. המילים וכל עוד האישור או התעודה בתוקף ימחקו ובסופו יבוא שמפורסמות באתר משרד הבריאות. אני אגיד רק במילה מה זה אומר, זה אומר שכל התעודות, שמחלים או מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, שניתנו מיום 3.10.2021 וטרם חלף המועד המצויין בהם, לענין זה אישור החלמה, אישור שלא ניתן על סמך מידע כוזב שמסר המטופל. אישור כאמור ינתן לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות. פה בעצם בא לידי ביטוי שינוי המדיניות. בסעיף 2 לצו העיקרי בסעיף קטן ד', במקום אדם שנכנס לישראל יבוא חוזר מחלים כאמור בסעיף קטן י' שנכנס לישראל ובמקום שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינה המפורטת בתוספת, יבוא שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7 א' א' לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש התש"פ 2020, והצהיר באתר משרד הבריאות כי במהלך התקופה האמורה לא היה במדינה כאמור. הסעיף הזה, סעיף 2 ד' מדבר על,

העבירה הפלילית על מי שחזר מחוץ לארץ ובעצם לא היה בבידוד. אני רק אגיד שכרגע אין מדינות אדומות וככל שיהיו מדינות אדומות הסעיף שלנו יפנה לתקנות מכוח חוק סמכויות מיוחדות. כרגע אין מדינות כאלה.

נגיף הקורונה החדש, מה זה החדש? ככה הם קוראים לו. מה זה הישן, יש ישן, יש מקורי, במקום סעיף קטן י', היו לזה היסטוריה, במקום סעיף קטן י' יבוא, על אף האמור בסעיף קטן ט',

חובת בידוד לא תחול לגבי מחלים ככלל.

האמור בסעיף קטן ט' חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים, אם שהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7 א' א' לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תש"פ 2020, שהה במדינה למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה התעופה של אותה מדינה ובו בלבד. וכאמור כרגע אין מדינות כאלה אדומות. ככל שיהיו אז מי שחוזר מהן גם אם הוא מחלים יהיה צריך,

ב-12 לחודש הולך להיות חדש, יהיו המילים האלה. לא, יש כאן בלבול. הצו שלנו כרגע, צו בידוד בית בתוקף עד ה-12.10 ויש כוונה להאריך אותו.

מה זה משנה אם יש לנו עכשיו מדינה אדומה או לא, יהיה בעוד יומיים שלושה. ככל שיהיו תקנות. את רוצה כאילו להרגיע אותנו תאשרו כי אין שום דבר בין כה וכה.

אני לא רוצה להרגיע בכלל, אני רק אומרת את המצב המשפטי. אנחנו לא מרגיעים פה. את המצב המשפטי הקיים היום. את באה לומר חבר'ה לא קורה כלום אם אנחנו- - - לא מדובר בתוספת חדשה, מדובר בהבהרה של סעיף קיים שנעשתה בגלל שפקעו תקנות הגבלת היציאה מישראל ולא יכולנו יותר להפנות לתקנות שלא קיימות. אז תיקנו את ההפניה להפניה כללית לתקנות עתידיות שאולי יחזרו. כרגע אין לה משמעות כי אין מדינות אדומות. מה ההגדרה של שטח שדה תעופה?

מה שאני רוצה לומר זה ככה, אם אני מבינה נכון, ההגדרות קיימות, נכון לשעה זאת, וזה מה שניסתה להסביר היועצת המשפטית אין מדינות אדומות. אז כרגע זה לא חל. אני נזכר בפניות. כתוב פה שטח שדה תעופה, אחד בא מארצות הברית,

טרמינל, יש לכם הגדרה, אתם רוצים להסביר מה זה ה-12 שעות שאתם נמצאים שם,

ה-12 שעות אני יודע מה זה 12 שעות. איפה, איפה, השאלה זה איפה. אני יודע שאדם נוחת מארצות הברית, נחת בפרנקפורט, הוא רק לקח את המזוודה שלו, לקח את המזוודה שלו אמרו לו יצאת מהשרוול הזה לשרוול השני, אדוני אתה לא יכול, הכוונה היא ליציאה מהשדה כולל החתמת דרכון. ואם זה לא קרה בטווח של 12 שעות מבחינתנו זה לא מוגדר כשהייה במדינה, 12 שעות בשדה תעופה. עד 12 שעות ומבלי לצאת משדה התעופה. מה זה שדה התעופה? הטרמינל. אני יכולה להגיד לך שהבן שלי שהה חמש שעות באיסטנבול והוא עוד לא הגיע ל-12, בתוך הטרמינל וזה לא עבר. תגדירי לי פה בארץ, נחתי בטרמינל 1 ואני צריך להגיע לטרמינל 3,

לא החתמת את הדרכון, לא יצאת. תחילתו של צו זה ביום 3.10.2021, ודרך אגב לחבר הכנסת פרוש המדינות האדומות מאושרות בוועדת חוקה גם על זה יש פיקוח פרלמנטרי, זה לא משהו שעובר מתחת לרדאר. בואו ניגש בבקשה להצבעה. מי בעד נוסח הצו שירים את ידו. מי נגד? אין לי זכות הצבעה. היית מצביע נגד?

כתוב והייתם נקיים מהשם ומישראל.

לנו כחברי יהדות התורה - - - אני רואה שגם אין נמנעים. ואין מתנגדים. אז נוסח הצו הזה אושר.

אני רוצה לומר שני דברים,

שאני ממש מצטרפת למה שאומר חבר הכנסת בן גביר ואנחנו בהחלט מבקשים שתקיימו את הבטחתכם בענין הדיווח כאן בעוד שבועיים והנסיון למצוא כאן פתרון טוב יותר. ואני רוצה גם לומר בלי שום קשר לדיון הספציפי הזה אבל עם קשר עקיף שמאז אתמול בכפוף לתו הירוק ניתן להגיע גם כבר לדיונים האלה פיזית ואין פה כבר יותר את המגבלה שהיתה כאן קודם לכן, יש לנו גם את הזומים אבל גם ניתן להגיע לכאן פיזית ואנחנו נשמח כמובן, כפוף להצגת תו ירוק בכניסה. אבל גם יש עוד שבועיים גרייס של התו הישן. תודה רבה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.